אנחנו עוברים לתקנות מס ערך מוסף (הוראת תשעה), התשע"ט-2019 (תיקון),

תקנות מע"מ מסדירות מכירה של דלק בשיעור אפס לארגונים בינלאומיים